אנחנו מתכנסים לישיבה הנוספת של ועדת המשנה לנושא של הסיוע בדיור ציבורי. שלומית אומרת לנו שזה דיון מס' 9 של וועדת המשנה שלנו, והדיון הזה כמו גם הדיון שקדם לו, הוא דיון מעקב. אנחנו הולכים לעסוק היום בסוגיה של הסיוע בשכר דירה לעולים בחצי שנה, או בשנים הראשונות, יותר נכון שלהם בארץ. היו לנו מספר נושאים שנפתחו בדיונים הקודמים, ולפי כל מיני תהליכים שהיו במשרד העליה והקליטה היינו אמורים עד עכשיו לקבל את התשובות, ולכן קבענו את הישיבה הזאת בכוונה בסוף כנס הקיץ. אזכיר את הסוגיות המרכזיות שעל הפרק, ואחר כך אני אעביר לאולגה, בדיון הזה אנחנו כך לפעמים הקליטה מובילה, לפעמים השיכון מוביל, זה דיון שהקליטה מובילה כי מבחינה מקצועית רוב הסוגיות הן על השולחן של משרד עלייה והקליטה והמפתחות במשרד האוצר, כמקובל. הקליטה והאוצר הם פה השחקנים המשמעותיים. הנושאים שדיברנו עליהם בישיבות הקודמות ורצינו שינויים בהם והעלינו אותם לסדר היום, נושא ראשון היה הגדלת סיוע בחצי השנה הראשונה, במיוחד לאור ביטול מענק ההסתגלות שהתחיל מרגע תחילת המלחמה, כי הטענה הייתה שאם יש עדין עולים שמגיעים, או כיוון שהם מגיעים מאוקראינה בגלל מצב מלחמה מתמשכת, או בגלל שהם מגיעים מרוסיה לאור כל מה שקורה שם בשנה האחרונה, עולה שלא מצליח להביא איתו שום משאבים, לא יכול למכור נדל"ן שלו, לא יכול להעביר כסף לארץ מכל מיני סיבות בגלל שזה מלחמה, או במקרה של רוסיה זה סנקציות, או צורך לעזוב באופן דחוף, עולה כזה סיוע שהוא מקבל היום בסל הקליטה לפי כל הנתונים שהוצגו פה בדיון, הוא לא מספק לשכר הדירה של היום, ולכן העלינו את הסוגיה בנושא הזה של: הגדלת סל קליטה, או סיוע ייחודי למקרים כאלה. אמרנו שזה לא חייב להיות אוניברסלי, כי יש הרבה עולים שכן מגיעים עם איזשהו כסף ראשוני והסיוע של סל קליטה מאפשר להם את החצי שנה הראשונה בלי צורך להתפרנס. הרי זאת מטרת סל הקליטה, שבחצי השנה הראשונה של השהות של העולה כאן, יוכל העולה להקדיש את הזמן שלו ללימוד עברית, והבעיה האחרת, עד כמה הוא יצליח בחצי שנה הזאת אבל זאת בעיה אחרת של המדינה, אבל התוכנית היא שבחצי שנה הראשונה, עולה לא צריך לדאוג לפרנסתו, הוא צריך לעבור תהליך קליטה ראשוני, בעיקר לימוד עברית וקליטה בממדים האחרים הרלוונטיים. הכסף הזה כרגע לא מספיק. זאת הייתה השאלה הראשונה. הסוגיה השנייה הייתה גובה הסיוע בשכר דירה בתום חצי השנה הראשונה הזאת, הטענה שלנו הייתה שהסיוע במיוחד בשנים האחרונות שנה רביעית, שנה חמישית הוא הופך לסמלי בלבד, ולא עוזר כמעט בשום דבר. הצענו לכווץ את זה לתקופות קצרות יותר, בין שנתיים לשלוש, אנחנו הצענו לכם להשאיר את זה לבחירתו של העולה את אחד משני המסלולים האלה, אבל לקחת את אותו גודל השקעה של המדינה בסיוע בשכר דירה גם אם לא ניתן להגדיל אותו, לארגן אותו אחרת כדי שבתקופות הראשונות יותר, כשהוא צריך יותר סיוע, והוא פחות מצא את עצמו בתעסוקה, הוא יקבל סיוע יותר משמעותי. זה היה הנושא השני שהעלינו. סוגיה נוספת שעלתה, היא ממתי לשלם. כשקיימנו את הדיון מהחודש השמיני, אנחנו הצבענו על כך שיש פה פער של חודש שזה איזשהו באג היסטורי מתקופה שסל תקופה תוכנן לשבעה חודשים ולא שישה חודשים, וביקשנו לשלם מתחילת החודש השביעי. וגם אם מדובר בעולה רגיל, לא דיור ציבורי אז לכאורה מהחודש השביעי זו זכאות אוטומטית. הוא לא צריך להוכיח שום דבר הוא צריך רק להביא את בדיקת הזכאות - אם זה לא זכאות לדיוק ציבורי. הסיוע לשכר דירה, הוא ניתן לכל העולים באופן אוטומטי. יש פה איזשהו תהליך פורמאלי שצריך לעבור, וביקשנו שהוא יהיה בראשון לחודש. לגבי הסיוע לזכאים לדיור ציבורי, היות ויש שם תהליך של בדיקת זכאות ואחר כך העברת המידע והקליטה במשרד השיכון, כולל צורך בחוזה שכירות, יש 2 בדיקות בפועל, זכאות עקרונית לתואר לדיור ציבורי ואחר כך זכות מבחינת התשלום, שהוא אכן שוכר לפי הכללים ובסכום שמאפשר את הסיוע. אנחנו ביקשנו שעדין התשלום במקרים האלה, הגיוני שהוא יהיה מהיום הראשון של החודש ה-7, במידה ויתברר שהוא זכאי. גם אם תהליך בדיקת הזכאות ייקח כמה שבועות או אפילו חודש, חודש וחצי בשני המשרדים. היום יש את ההיבט הרטרואקטיבי במעבר בין קליטה לשיכון, ככה השיכון עדכן אותנו. ברגע שהקליטה מדווחת, גם אם אחר כך קליטה בשיכון לוקחת זמן, הוא משלם מהיום הראשון שמשרד הקליטה דיווח. אבל אנחנו ביקשנו כזכור גם להקדים את הזכאות לתחילת החודש ה-7, כמו הסיוע מאותן הסיבות, וגם לעשות את זה רטרואקטיבי לא מרגע שזה עובר לשיכון אלא מיום הראשון של החודש השביעי, במידה ובדיקת הזכאות הוכיחה שזכאות אכן מתקיימת כי הרי התנאים שלו לא השתנו. הוא אמיתית היה זכאי מה-1 לחודש ה-7. זה הנושא הנוסף שעלה פה לדיון. העלינו נושא שהוא טיפה יותר כבד, אבל לדעתי מתבקש, וזה הצמדה למדד. אתם מפנים אותנו למשרד השיכון, לדעתי זה לא נכון, כי זה בסוף שאלת המדיניות מה הוא גובה סיוע בשכר דירה, וזה נושא שהוא במשא ומתן בין קליטה לאוצר, תמיד, לא בין שיכון לאוצר. אבל אני חושב שזה נכון להצמיד, כי השחיקה בכסף הזה היא מאוד גדולה, שכר דירה עולה מהר, מדד השכירות הוא דבר ידוע הוא מתפרסם כל פעם כחלק מהמדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולכן אין שום בעיה טכנית בהצמדה והיא מתבקשת אחרת הכסף הזה נשחק דרמטית, כמו שהוא נשחק בכל השנים האלה. נושא חמישי שהעלינו הוא סיוע מוגדל למשפחות חד הוריות, כי בטבלאות סיוע שהוצגו לנו לאורך 5 שנים, בחלק מהתקופות היה סיוע טיפה מוגדל לחד הוריות אבל זה לא היה עקבי לאורך כל הטבלה. היו שנים שבהן יש מעמד לחד הוריות והיו שנים שלא. אנחנו אמרנו שלכאורה אין הבדל בהיבט הזה, ואימהות חד-הוריות, אם הוחלט שהן קבוצה ייחודית שדורשת סיוע טיפה גדול יותר אז זה נכון לאורך כל הרצף החל בתחילת החודש השביעי, ופה אני מדבר על חד-הוריות שהן לא זכאיות לדיור ציבורי בגלל ההכנסה שלהן. אני לא מדבר על חד הוריות שזכאיות כי שם זה אירוע אחר. מרגע שהן זכאיות הן מקבלות 3,000 ₪ נדמה לי היום, כי בשונה מהקשישים הם קיבלו את כל העלייה, קשישים עוד חייבים להם 200 ₪, החד הוריות קיבלו הכל. אז שם אני לא רואה בעיה. אבל חד הוריות שהן לא נמצאות ברף ההכנסה שמכניס אותן לזכאות של דיור ציבורי, ראינו שם חוסר קוהרנטיות בטבלאות הנוכחיות לגבי הסיוע שלהם והצענו שזה יהיה קוהרנטי החל מהחודש השביעי לעלייה, שהוא תמיד יהיה מוגדל. בכמה מוגדל, זו כבר שאלה אחרת. אבל שהם יישארו כקבוצה מאובחנת. אלו הן כל השאלות המרכזיות שעלו. היו עוד כל מיני שאלות טכניות ובקשות נתונים וכאלה, אבל זה מרכז הדיון היום. אנחנו גם קצרים היום בזמן היות וזה יום אחרון של הכנס, והיום המליאה נפתחת מוקדם, ויש פה עוד ישיבות אז אנחנו ננסה להיות תמציתיים. אולגה מפה זה עובר אליך. אריק אוזן תכנון מדיניות ותקציבים משרד העלייה והקליטה. אני אתייחס לשאלה הראשונה בנוגע לסל הקליטה. כפי שכבר נאמר בפעם הקודמת, אנחנו באמת רואים את הקושי שסל הקליטה לא מספיק לטענת כל מי שיכול להסתכל על זה, להתקיים ולהתרכז בלימוד העברית במהלך חצי השנה הראשונה. אכן חלק גדול מהעולים נדרשים להשלים את ההכנסה שלהם בעבודה כזו או אחרת. אנחנו בחנו מה תהיינה ההשלכות התקציביות של עדכון סל הקליטה מעבר להצמדה שנעשית על פי החוק. ההצמדה נעשית כל הזמן, לפחות פעם בשנה כפי שקבוע בחוק. הצמדה למדד המחירים לצרכן. אבל לדבר על עדכון של בסיס סל הקליטה, ככל שאנחנו נרצה לעדכן ושזה באמת יביא לשינוי מבחינת העולה החדש, ההשלכות התקציביות של זה, הן מאוד גדולות. הן מתבטאות בסכומים של כמה מאות מיליוני שקלים, ולכן החלופה שאנחנו בונים עליה, היא מאחר ויש את הצוות שבודק את העדכון של סיוע בשכר דירה, של הסיוע האוטומטי. אנחנו רוצים במסגרת הבחינה שאנחנו עושים אולי להתאים את הסיוע כדי שהוא יהיה יותר יעיל ויותר אפקטיבי גם לתקופה הזו. אז כמובן העבודה על תיקון סיוע בשכר הדירה מתארכת, מאחר וככל שאנחנו שואלים עוד שאלות ובוחנים עוד חלופות אז יש עוד בדיקות שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו תמיד מוגבלים במסגרת התקציבית של אותו סיוע. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אני מנסה לבין פה משהו, ואנחנו דיברנו על זה בישיבה הקודמת. קודם כל אני אדבר על חצי השנה הראשונה. האם התפיסה המקצועית של משרד העלייה והקליטה היא עדין כמו שהיא הייתה כל השנים, שבחצי שנה הראשונה של השהות שלו בארץ, העולה צריך להקדיש את זמנו ללימוד עברית ולקליטה ולא לעבודה. זו מטרתה של סל הקליטה כן. זאת אומרת שזו המטרה.

האם ניסיתם לנתח כמותית את ההרכב של סל הקליטה - אנחנו דיברנו על זה בדיון הקודם - להוציא משם דמי קיום שהם לא קשורים לדיור, שזה אפשר לעשות את זה בכל מיני פרמטרים. אתה יכול למשל השלמת הכנסה הרי ללא לפי כל הפרמטרים, השלמת הכנסה מחושבת כדמי קיום מינימליים לבן אדם או משפחה אם אנחנו מדברים על משפחה שלא כוללים את סעיף הדיור. הרי השלמת הכנסה לא מותנית בדיור, אתה יכול להיות בעל דירה משלך ולקבל את אותה השלמת הכנסה. היא מתייחסת לסעיפים האחרים של הקיום, אוכל, תחבורה, תרופות, כל מה שרלוונטי. האם ניסיתם לקחת את הסכום העדכני במדינת ישראל של תשלום להשלמת הכנסה לשישה חודשים, לחשב אותו, להוציא אותו מגובה סל הקליטה? ואז מה שיישאר לכם זה פחות או יותר כמה כסף יישאר לבן אדם לסעיף הדיור, ואז להשוות את זה למחירים בשוק. לא ירדנו לרזולוציה הזו, כי ראינו שאפילו בעדכונים שהם בסכומים שהם יותר נמוכים מזה, אנחנו מדברים על - כמו שאמרתי - על תוספת שהיא מאוד משמעותית. יש פה שני תהליכים, יש תהליך מקצועי ובסוף יש תהליך תקציבי שכולנו מכירים שגם אם מסכימים מקצועית שצריך להגיע לנקודה מסוימת, תמיד זה דרך בתחנות ובשלבים, ויש מגבלות תקציביות ויש סדרי עדיפויות וכו'. אבל הדבר הבסיסי שנדרש בעיני ממשרד העלייה והקליטה - ודיברנו על זה פה בדיון הקודם על הסוגיה הזאת - זה להבין, הרי סל הקליטה חושב לפני הרבה שנים, ומאז הוא צמוד. הוא מעודכן כל הזמן, כן. אגב לא תמיד היה מוצמד.

האמירה שזה על פי החוק, זה הרמה להנחתה. יושב מול משרד האוצר, הוא יודע מה עושים חברי כנסת שמסבירים להם שאין מה לעשות כי זה החוק. מתקנים את החוק. אפשר להצמיד עוד כל מיני דברים בחוק, ולחשב שכר דירה ריאלי ולהכניס את זה לחוק ולהוביל תיקון חקיקה. האוצר לא אוהב את זה, ולא אוהב ללכת בדרך הזאת, אבל אני כרגע מנסה להסתכל על זה בצורה הכי פשוטה. יש דרכים למדינת ישראל לחשב כמה עולה הקיום המינימלי של בן אדם. יש בזה פרמטר, השלמת הכנסה. הוא אחיד לכל, זה הבטחת הכנסה למי שעובד, השלמת הכנסה לקשישים, אני יותר מכיר את העולם הזה כי התעסקתי בו הרבה אז אני משתמש בביטוי 'השלמת הכנסה'. אבל זה אותם סכומים. זאת אומרת שמדינת ישראל יודעת כמה צריך לבודד, כמה צריך לזוג, אפשר להתווכח אם הסכומים האלה מספיקים, ויכוח בפני עצמו. אבל יש לה מדד. כמה זה כסף מינימלי לקיום ואזרח שאין לו את זה, היא משלימה לו. או אזרחים אם זה משפחה. במסגרת חוק חדלות פירעון הממשלה הכינה טופס עם חישוב מיוחד - כמה בן אדם צריך להכנסה מינימלית כדי לחיות. וזה שונה מהשלמת הכנסה? זה שונה הרבה מאוד, כי אגב לפי זה בין השאר קובעים מה הוא התשלום שצריך לשלם אדם שמגיע לחדלות פירעון. אני חושב ששווה לעלות את הדוח הזה - אפרופו גם הדיון הבא שיהיה בנושא מיצוי זכויות - כדי לראות באמת איך עושים את החישובים. אפשר לבדוק את זה אבל אני חושב שהמדד של השלמת הכנסה, הוא מדד יותר אוניברסלי. והלוואי שנגיע לשם. לגובה הזה. כי פה באמת המדינה ככה נוהגת, היא אומרת "אין לך? אני משלימה לך כי זה הכסף שאתה צריך כדי להתקיים", באיזשהו מינימום של המינימום. היא גם מביאה יחד עם זה כל מיני הטבות שמורידות לך חלק מהתשלומים שאגב לעולה אין את כולם, גם את זה צריך לקחת בחשבון. כשמחושבת השלמת הכנסה, היא מחושבת גם על דעת זה שהיא מזכה בהטבות מינימליסטיות בכל מיני פרמטרים - - - יש כל מיני פטורים כן. בזמנו אפילו ניסינו להעריך את זה מספרית, והגענו לסדר גודל של עלות של כ-800 ₪ בחודש.

יחד עם אנשי אגף תקציבים והביטוח הלאומי,

זה היה בוועדה שאתם נורא אוהבים אותה, אותה ועדה לפנסיות שבזמנו שמה את המסקנות שלה, והם לאט-לאט מתממשות למרות שאתם עוד לא אוהבים אותה. זה היה ב-2015, מאז אני מניח שבגלל כל מיני הצמדות ועליית יוקר המחייה, המשמעות של הפטורים האלה עלתה, אבל מי שמקבל השלמת הכנסה, הוא נהנה עוד מהטבות בהיקף של סדר גודל של כ-800 ₪. זה לפחות היה הניתוח שהיה אז מתוקף על ידי משרד האוצר. אלה זכאים של ביטוח לאומי, אתה מדבר על הזכאים של ביטוח לאומי. העולים החדשים שמקבלים - - - הם לא זכאים לפחות - - - הם לא. אני יודע. לכן אני מצביע על זה שהפער פה יותר גדול. אני הגשתי הצעת חוק, ובוועדת השרים דחו את הצעת החוק שלי. דווקא על הגדלת סכום דמי קיום - - - על 12 חודשים שהייתם של העולים החדשים בארץ, ודחו ולא מתכוונים להעלות את זה. גם לפי החוק. לא מקדמים את החוק. את בחברה טובה של חברי כנסת שדחו להם הצעות חוק. אומנם יכול להיות שהסכומים שונים בינינו לבין הביטוח הלאומי בתקופה של דמי הקיום, אבל הדרישות של הביטוח הלאומי, הן הרבה יותר נוקשות מהדרישות שמשרד העלייה והקליטה נותן. גם הסיוע של הביטוח הלאומי, גובה דמי הקיום הולך ופוחת ככל שההכנסה העצמאית של האזרח של מקבל הקצבה גדלה אצלנו עד להגעת ההכנסה העצמית לרף הקובע הקצבה לא נפגעת. זאת אומרת היא נשארת באותו סכום עד שהעולה מגיע להכנסות עצמיות שעוברות את הסכום הקבוע, ואז

זה לא מדויק לומר שבאופן מובהק שהקצבה שמשולמת דרך הביטוח הלאומי, היא יותר טובה מזו שמשולמת לעולה החדש.

ברור לי שעולה חדש שהוא בא עם משאבים, או מתחיל לעבוד באופן מיידי, אז ברור לי שהוא מרוויח. כי השלמת הכנסה לא מגיעה לו, וסל הקליטה מגיע לו מכל מיני פרמטרים. זה ברור, לא לאלה אני דואג. אני דואג לצד ההפוך, למי שמגיע לפה בלי כלום, עליהם אנחנו מדברים. איך הוא צריך לעמוד בציפיות שיש ממנו מבחינה מקצועית של מדינת ישראל, ועל זה כל הסיפור של סל הקליטה בחצי שנה הראשונה לא לעבוד, אלא להקדיש אותם, אחד ללימוד עברית, שנית לחיפוש עבודה בהתאם למקצוע שלו וכל מיני תהליכים שהוא צריך לעבור לפעמים, כל מיני השלמות מקצועיות בשביל תעודות וכו'. זו התפיסה הבסיסית של הקליטה במדינת ישראל, מימים ימימה, לא המצאה לא היום ולפני שהגעתי לבית הזה היא הייתה כזאת, ועוד כשעליתי בערך הייתה כזאת. ברגע שנפתח מסלול של קליטה ישירה, זו הייתה פחות או יותר התפיסה. נדמה לי בשנות ה-90, נכנס ככה בהמוניהם כמסלול של קליטה ישירה, ולא קליטה במרכזי קליטה ששם התפיסה הייתה אחרת. עברו מאז הרבה מים, גם בירדן וגם בירקון. השאלה היא איפה אנחנו עומדים היום מבחינה מקצועית, וזה חישוב שביקשנו מכם עוד לעשות בדיון הקודם. כמה בפועל בן אדם מקבל היום לצורך שכירות דירה שלו במסגרת סל קליטה,

זה לא מסובך נכון? תסכים איתי. אני כן אומר. אני לא נכנס לשאלה מה עושים עם התוצאות של התובנה הזאת, אבל לפחות לא כדאי שנרמה את עצמנו, כדאי שנדע איפה אנחנו עומדים באמת. כחברה, כמדינה. אני כן רוצה לומר שמבחינת ההגדרות של סל קליטה, אם אתה כבוד היושב-ראש הזכרת את שנות ה-90, אז בשמנו אכן סל הקליטה היה מחושב לפי מדרגות. זאת אומרת היה את החלק של שכר הדירה, החלק של הקיום. אנחנו כבר יותר מ-20 שנה בסיוע שהוא אחיד, שהעולה מקבל את הסכום ועם זה הוא דואג לכל המחייה שלו, כולל השכירות במידה והוא נדרש. לכן אנחנו כל הזמן מסתכלים על הסיוע בכללותו. אבל בסוף כדי להעריך אם הסיוע בכללותו ממלא את תפקידו המקורי או לא, זאת הדרך היחידה להעריך את זה. אני לא מכיר דרך אחרת. ועוד פעם אני מתבסס פה על המבחנים של מדינת ישראל. לא שלי סובייקטיבית. לא אפילו התחכמות מסוימת שרם הציע לנו ללכת לחוק מסוים שבו מדינה קבעה למרות שעדין זה קביעה של המחוקק ושל המדינה. אני הולך בדרך מאוד מאוד פשוטה שנוגעת למאות אלפי אזרחים במדינת ישראל יותר אפילו נדמה לי. מאות אלפים בטוח. שהמדינה אומרת מה המינימום שבן אדם צריך להתקיים זו השלמת הכנסה, ככה היא קובעת. או הבטחת הכנסה. אם אני לוקח שישה חודשים של הסכום העדכני של השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה שיש היום, מכפיל אותו ב-שש, הסכום החודשי ומוציא את זה מהסכום הכולל של סל קליטה כפי שהוא היום, כמה כסף נשאר לי? זה לא מסובך נכון? זו פעולה מתמטית פשוטה, כן? זה בית ספר יסודי. לא עשינו את הפירוק הזה, אני מודה. העלינו את זה גם בדיון הקודם. התייחסנו יותר והתמקדנו יותר כרגע בוועדה על נושא ההמשך. תיכף נדבר על זה. אבל הפירוק הזה שאתה מדבר עליו, אנחנו לא עשינו בהחלט. שאנחנו מסתכלים אפילו על מענק ההסתגלות ששולם בתקופה הזאת שדיברנו מקודם, אנחנו רואים תוספת של מאות מיליונים, ולכן התשובה היא נמצאת כבר שם ביחס לכמה כסף נדרש - - - אגב, מענק הסתגלות כמה היה בחודש? עד 2,000 ₪ בחודש. אגב אני אגלה לך סוד, שהיה דיון מה עוד צריך להיות עשו את מה שאני הצעתי. כשהיה דיון מה הגובה שצריך להיות מענק ההסתגלות, יצאו מתוך תהליך דומה למה שאני תיארתי כרגע. חישבו כמה כסף נשאר לשכירות מתוך סל קליטה אם מוציאים את השלמת ההכנסה. ראו שזה לא מספיק בעליל במחירי השכירות שיש היום, ולכן המדינה אמרה לבן אדם שבוודאות, בסבירות גבוהה שהוא מגיע בלי כלום בגלל הסיפור הזה של המלחמה, אני מוסיפה סכום כזה וכזה. בדיוק ככה הגענו לזה.

אני לומדת עכשיו שככה זה היה. אבל שוב - - - הרי זאת הייתה יוזמה משותפת של שיכון וקליטה בממשלה הקודמת בקבינט העלייה והקליטה, כל הסיפור של מענק ההסתגלות וכשקיימנו דיונים פנימיים. למשל אצלנו בשיכון כמה צריך לדרוש וכמה צריך זה, זאת הייתה הדרך, זה המדד. אבל זאת הייתה החלטה שתחומה בזמן. הכל בסדר. מדינת ישראל יכולה להחליט, "זה נכון, אין לי". היא יכולה להחליט "זה נכון, אני אגיע לשם בכמה שלבים". היא יכולה להחליט "זה לא נכון אני משנה תפיסה, מבחינתי העולה צריך לעבוד מהיום הראשון". היא יכולה להחליט כל דבר, אבל רצוי שהיא תעשה את זה בצורה מודעת עם עיניים פקוחות עם ההבנה של המשמעויות, ולא תרמה את עצמה. ולכן, אם אנחנו רוצים להבין עד כמה היום סל קליטה ממלא את מטרתו למי שמגיע לפה בלי משאבים שהוא יכול להשקיע בעצמו בחצי שנה ראשונה ובלי דיור שיש לו בארץ, לצורך העניין לא מישהו שמכר שם דירה, קנה פה דירה ואז הוא משתמש בסל קליטה רק לצרכי פרנסה. אלא מישהו שמגיע עירום ועריה, כמות שהוא. אין בעיה שתחמירו קריטריונים ותבקשו את המידע וההצהרות מהעולים, רק שבאמת מי שזקוק שיקבל - - - זה אחר כך כבר שאלה מה עושים עם זה, חברת הכנסת מזרסקי, אפשר להחליט שמי שיוכיח שאין לו, משלימים לו ולא לכולם. שזה לא יהיה סיוע אוניברסלי. בזמן המלחמה הלכו על מלחמה, כי זאת הייתה הערכה סבירה ומהירה שזה נכון. עכשיו אפשר להגיד, המלחמה נמשכת כבר הרבה זמן, זה כבר לא מדויק. מי שרצה להוציא כסף מרוסיה, יכול להיות שלפעמים היום הוא יכול. באוקראינה אולי גם כן יש איזושהי אופציה למכור משהו כי זה כבר לא אנדרלמוסיה של הימים הראשונים של המלחמה. אז אפשר לשים כל מיני מבחנים שהם לא סתם מלחמה, אלא מבחנים אחרים, ואז הם יהיו גם אוניברסליים לא רק לעולים מרוסיה אוקראינה, אלא לכל עולה, לא משנה מאיפה הוא מגיע, שהוא עומד במבחן הזה. שאין לו דיור והוא לא העביר לפה כסף מעבר למכסה מסוימת. אפשר לדון בקריטריונים. הם יכולים להיות מצומצמים יותר או פחות, אבל אני כרגע מנסה להבין את התמונה. נניח אין לו כלום, כמוני. אני עליתי ארצה עם 150 דולר, זה מה שהיה לי. זה כל הרכוש שהבאתי איתי ועוד כמה ספרים שיכולתי לשלוח, זה היה כל רכושי. אז הנה מגיע מישהו כזה, מה היום מדינת ישראל אומרת לו? אז כאמור, עדכון סל קליטה אני רק אוכל לחזור על מה שנאמר פה. מדובר פה בסכומים מאוד משמעותיים. לא מדובר על משהו נקודתי, רק לחירום ומלחמה. יכול להיות אבל אני לא שואל כרגע כמה זה עולה לתקן. אני שלב ראשון שואל מה אפשר לעשות עם מה שנותנים היום. והאם זה עומד ברף המקצועי שעשה לעצמו משרד עלייה והקליטה, שאיתו התחלנו את הישיבה ואתה אמרת בצדק כשפתחת, כן זאת המטרה של סל קליטה. שחצי שנה בן אדם אין לו הכנסות נוספות. בוא נבין כמה נשאר לו להוציא על הדיור. אז אנחנו נצטרך לעשות עבודה נוספת. אגב אם אתם רוצים, אם יש למישהו פה נתון של כמה זה השלמת הכנסה, אז אפשר לעשות את זה על המקום. כמה זה השלמת הכנסה היום? זה אתם בטח לא יודעים, האוצר אולי יודע. לגבי הבטחת הכנסה. כן הבטחת הכנסה. נגיד אם אנחנו משווים, אז הבטחת הכנסה זה בסביבות 1,800 ₪ ליחיד, כשסל קליטה עומד על 2,857 ₪ ליחיד נכון להיום.

היום סל הקליטה הוא משמעותית יותר גבוה מהבטחת הכנסה. ברור, כי הוא כולל גם דיור. השאלה כמה נשאר לדיור. הבטחת הכנסה לא כוללת דיור. יחיד מתחת לגיל 55 לצורך העניין, אין לו סיוע בשכר דירה כשהוא מקבל הבטחת הכנסה. לא, בחצי שנה ראשונה, סל קליטה שלו מחושב שיש לו. לא, אני אומר אם ההשוואה שלנו היא הבטחת הכנסה, שזה הדמי המינימליים שביטוח לאומי משלם. אז ההשוואה הזאת, הבטחת הכנסה בעיקרון כוללת דיור כי הוא לא מקבל סיוע נוסף בדיור. זו בדיוק הנקודה. השלמת הכנסה במדינת ישראל, והבטחת הכנסה לא משנה מחושבת מתוך איזושהי תפיסה שבעיני היא מוטעית אבל זה דיון אחר, וויכוח אחר, לא קשור לשולחן הזה, שלבן אדם יש פתרון לדיור. כי המדינה אמרה לעצמה כל הזמן, או שיש לו דירה משל עצמו בדרך כזאת או אחרת, או שהוא קיבל דיור ציבורי בדרך כזאת או אחרת ולכן כשאני מחשבת את השלמת ההכנסה, אני לא לוקחת בחשבון את סעיף הדיור. איך אני יודע את זה? כי בן אדם שיש לו דירה בבעלותו במרכז תל אביב, ובן אדם שאין לו שום דירה, מקבלים את אותה השלמת הכנסה בדיוק. זאת אומרת שאין מבחן בעלות על דירה על השלמת הכנסה.

גם סל קליטה אותו דבר. ולכן שמדינת ישראל מחשבת השלמת הכנסה היא לא שואלת את עצמה את השאלה, האם לבן אדם יש פתרון דיור. היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שיש לו. אני לא מכיר את ההנחה הזאת, אבל לצורך העניין אני לא רואה סיבה - - - בוודאי שכן, אחרת היא הייתה אומרת אם היא הייתה מחשבת גם סעיף דיור, המדינה לא פראיירית. היא מיד הייתה אומרת "אם יש לך דירה בבעלותך, אז אני מקזזת לך את זה מהשלמת הכנסה" והיא לא עושה את זה. אני בזמנו שהתעמקתי בגובה הסכום של השלמת הכנסה,

בסיוע של חבריך של פעם באגף תקציבים - מאז הם גדלו והפכו לסגנים וחלקם כבר עזבו את האגף - אבל בסופו של דבר כשעסקנו בזה, זה היה ברור, את זה אמרו כולם. מדינת ישראל כשמשלמת השלמת הכנסה, היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שיש לך פתרון דיור, ואם אין לך, יש צינורות אחרים מקובלים לתת לך מענה, דיור ציבורי, תשלום שכר דירה מוגדל אם אתה זכאי לדיור ציבורי וטרם קיבלת. אם אתה לא זכאי לדיור ציבורי וזכאי לסיוע בשכר דירה כמו אזרח ישראלי משהו אחר, אבל זה לא חלק מהמשחק של השלמת הכנסה, זה מסלול אחר. ולכן, זה אירוע של השלמת הכנסה. הוא לא כולל סעיף דיור, הוא כולל דברים אחרים, כשהוא מחושב, כשדנים כמה הוא צריך להיות וכו', אוכל,

תחבורה וכן הלאה. לכן, אם אני לוקח למשל סכום לזוג, ניראה לי זה יותר רלוונטי ויותר דומה, נגיד על זוג כמה זה השלמת הכנסה היום? או הבטחת הכנסה, זה אותו דבר, אין הבדל. יש הבדל בין גיל העבודה ללא גיל העבודה. זה 2,090 ₪ לחודש. לזוג. כן לזוג. וכמה היום סל קליטה לזוג? 5,200 ₪.

כן. כפול שישה חודשים. 5,200 ₪? 5,246 ₪ בנוסף לסכום הראשוני שהוא מקבל בנתב"ג. שזה כמה? אבל זה בדרך כלל הצטיידות ראשונה, זה לא כאילו. זה עוד 2,500 - - - בוא נחשב את זה חצי שנתי. כמה זה סל הקליטה כולו? 37,800 ₪. זה לזוג כן?

זה כל הסל שלו, שזה כולל גם הצטיידות במכשירי חשמל, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זו איזושהי הצטיידות ראשונה. שמתוכם תשלום ראשון של נתב"ג הוא כמה?

יש 2,500 ₪ במזומן, ועוד תוספת של 3,700 ₪ אבל כללתי את כל הסכומים בתוך הסכום החצי שנתי.

ואתה אומר שהבטחת הכנסה זה 2,090 ₪ לחודש. וכמה זה למבוגרים? לקשישים אבל זה פתרון אחר. למבוגרים זה בערך 6,000 ₪ לחודש.

לא, לא. אתה מגזים. השלמת הכנסה. לדעתי אתה מגזים עם ה-6,000 ₪ לחודש. העניין הוא שגם זוגות שמגיעים טרום פנסיה, מקבל הרבה פחות מאלה שהגיעו כבר בגיל הפנסיה. וטרום פנסיה, הם לא מצליחים למצוא פרנסה. אין שפה, ואין כוח לעבוד

בקשישים ממה שאני מכיר, זכאים בלאו הכי להשלמת הכנסה. טרום פנסיה יותר גבוה מהזוגות הרגילים שדיברנו עליהם, כן. יושב ראש ממה שאני מכיר, קשישים בלאו הכי זכאים להשלמת הכנסה.

אז לכן, זה לא משנה. כי בלאו הכי הם יזכו לסכום הגבוה. ההשוואה הרלוונטית זה גיל העבודה זה מה שאנחנו מדברים היום.

הרי בגיל העבודה אתה מעוניין לדחוף את הבן אדם לעבוד. בסדר אבל אתה רצית להשוות לביטוח לאומי. זה מה שאנחנו עושים. גם השלמת הכנסה זה ביטוח לאומי. כן אבל השלמת הכנסה זה רק קשישים. כן. והם בלאו הכי גם העולים החדשים הקשישים מקבלים השלמת הכנסה ולכן הם בלאו הכי זכאים לסכום מביטוח לאומי. הם לא מקבלים בחצי השנה הראשונה לדעתי. ממה שאני מכיר הם מקבלים - - - לדעתי לא. אני אבדוק את זה. העולה החדש מקבל בחצי השנה הראשונה שלו השלמת הכנסה אם הוא קשיש? לדעתי לא. רק שהוא מסיים את התקופה של סל הקליטה. את קצבת הזיקנה הוא מקבל. אבל לא השלמת הכנסה. אני אבדוק את זה. לדעתי לא. אני חושב שאתה טועה פה.

בואו נעשה חישובים לפי 2 אופציות, אז אם זה גיל עבודה זה 2,090 ₪ ואם זה, אתה אומר אם זה קשיש כמה זה? אם זה קשיש, 6,420 ₪. נו, נעשה מתמטיקה פשוטה. אם זה 6,320 ₪ כפול 6 חודשים, זה יותר מסל הקליטה אפילו. עוד לפני שהגענו לדיור. כי גם אצל קשיש זה לא כולל דיור.

אבל אני לא בטוח שאנחנו משווים פה תפוחים לתפוחים.

למשל חלק קשישים. אם אני צודק - - - חלק קשישים. אבל אם הם לא זכאים להשלמת הכנסה, הם זכאים לפחות לסל קליטה בתוספת קצבת הזקנה לא?

בסדר שקצבת הזקנה זה כמה? היום בסביבות 1,600 ₪. לזוג זה כפול 2. כן זה ליחיד 1,600 ₪.

זה בערך 3,200 ₪. הוא מקבל את זה בנוסף לסל הקליטה שהוא מקבל. אוקיי. אז זה כאילו הסכום שנשאר לו לשכירות לפי התפיסה הזאת. כי כל השאר - - - אדוני היושב ראש, אני מציע שאולי אנחנו באמת נעשה את החישוב הזה, ונראה לך את ההשוואה של ביטוח לאומי מכל אחד מהפרופילים. אנחנו לא נישב פה לנחש, אנחנו פשוט נשב פה לנחש. אנחנו נוציא טבלאות כמו שצריך בצורה מסודרת ונעשה את - - - כן זה היה צריך להיות להיום. כעיקרון כן, דיברנו על זה בישיבה הקודמת. זו בדיקה מקצועית מינימלית שצריך לעשות כדי להבין עד כמה המסלול של סל הקליטה נכנס. ואתם צריכים גם לתכלל עוד כמו שאמרתי הטבות שצריך לראות כמה הם היום אבל הם לפחות בסדר גודל של 800 ₪, היו בשנת 2015. לקשישים. לקשישים כן. יש הבדל משמעותי בין הטבות לקשישים לבין הטבות - - - אבל גם הבטחת ההכנסה ללא קשישים גם מקנה כל מיני הטבות. כן פשוט פחות.

זה גם אפשר לעשות הערכה, אבל זה משהו שצריכים לשקלל. אלא אם כן לשנות את החוק, שעולה חדש בחצי שנה הראשונה זכאי לאותן ההטבות. זו גם אופציה.

שזה אגב חוק שאולי כדאי לחשוב עליו. בסדר גמור, אז זה לגבי החצי שנה הראשונה. עכשיו, איפה אתם עומדים לגבי, אתה בצדק אומר שזה אירוע תקציבי אבל היה פה שר לגבי כיווץ של הסכומים לפרק זמן יותר קצר. שר העליה והקליטה הופיע פה במליאת הוועדה, ואומר שאומנם הנושא הזה לא נסגר סופית במסגרת דיוני תקציב, אבל גם לא הורד מסדר היום, וסוכם שיהיה צוות. בזמנו הבטיחו לנו שהמסקנות של הצוות הזה יהיו בסביבות חודש מאי, גג יוני. אנחנו היום כבר בסוף יולי. המטרה הייתה, אם אפשר להגדיל להגדיל אבל אם לא, לפחות לקחת את אותו סכום סיוע שהעולה מקבל במשך 5 שנים, ולכווץ אותו לשנתיים או לשלוש, כדי שהסכום יהיה יותר משמעותי בשנים הראשונות. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. אנחנו עדין לא ירדנו. אנחנו ממש לא ירדנו, אנחנו בעד לייעל את הסיוע הזה שיהפוך להיות יותר משמעותי, לא מבחינת ההגדלה,

מבחינת יכולת הסיוע שלו. מה אתם עובדים? מה אתם עושים? הצוות עדין ממשיך לעבוד. גם אגף התקציב נמצא בתוך הצוות גם משרד השיכון. אנחנו עושים המון המון תבחינים. עולות המון סוגיות שצריך לבדוק, כי אנחנו באמת רוצים שהסיוע יהיה סיוע משמעותי ואמיתי ולא סתם כמו שאמרת בעצמך שנה רביעית - - - אבל אני לא מבין למה זה כל כך ארוך הרי, יש סיכוי שהאוצר יגדיל את סך הסיוע בתוך התהליך הזה? את סך הסיוע? נניח היום בן אדם במשך ארבע וחצי שנים מהחודש ה-שביעי והלאה, או שמיני היום, מקבל סכום מסוים עד סוף השנה החמישית.

זה סכום X. עוד פעם, כל אחד לפי הקטגוריה שלו. יש סיכוי שהסכום הזה יגדל כתוצאה מהשיח שלכם? אנחנו לא דיברנו על הגדלה. אנחנו דיברנו על הגדלת המסגרת. בסדר גמור. אז המסגרת זו אותה מסגרת, והיות והמסגרת זו אותה מסגרת מה כל כך מסובך מקצועית? כאילו מה כבר האופציות. הרי אפשר לחלק את אותו כסף לשנתיים, אפשר לשלוש, אפשר שוויוני אפשר במדרגות יורדות, אבל בסוף.

יש אנשים שצריכים את הכסף לחיות. מה אתם עושים שם? רן, זכות הקריאות ביניים רק לחברת כנסת מזרסקי בישיבה הזאת. אפשר בהמשך גם לדבר מה ששטח מדבר בעצם, כי כולם פה עובדי מדינה, אבל מה ששטח מדבר אפשר להגיד? תיכף אני אתן לך זכות דיבור, רק אני מנסה להבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. הנושא הזה עלה, השר הופיע פה בפעם הראשונה עוד עם הקמת הממשלה בחורף, אמר 'זה מה שאני רוצה לעשות בינואר. זה הכיוון שלי, זה נכון שאני לא ממשיך את מענק ההסתגלות, ולא ממשיך פה, אבל זה השינוי שאני רוצה להביא'. גם שוחח איתי בפרטי בנושא הזה לא פעם ולא פעמיים. ניסו לסגור את זה בתקציב, לא הספיקו אמרו משאירים לצוות שמהר גם כן דובר פה כששר היה פה, דיברו על מאי יוני. הצוות הזה יגבש את המסקנות שלו בנושא הזה. אנחנו היום סוף יולי, הולכים לקראת תקופה שהיא בדרך כלל לא תקופה של התקדמות אינטנסיבית במסדרונות הממשלה של אוגוסט ספטמבר, חצי אוקטובר. אני מנחש שמה שלא יתקדם עד עכשיו לא יתקדם הרבה אז, כי תמיד מישהו יהיה בחופשה בישיבה שינסו לקבוע, או שיהיו חגים, ולמה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן? הרי אם המסגרת היא אותה מסגרת, זה לא כל כך הרבה אופציות, כמה כבר אופציות יש. עדין מדובר בהגדלה של תזרים מזומנים.

למה האוצר לא מתלהב מזה, כי יש פה תקופה ראשונית שיש סוגייה תזרימית אני מבין את זה. זה לא תזרימי, זה חד פעמי. וזה תלוי גם, העלות החד פעמית תלויה במתווה שיוחלט עליו. יש הבדל בכמה עלות אתה משלם אם אתה עושה את זה מ-5 ל-3, או מ-5 ל-2.

ואם אתה עושה את זה הדרגתי, או שאתה עושה את זה - - - אבל אין הרבה אופציות. סך הכל על השולחן איך שאני יכול לדמיין לעצמי, יש שלוש אופציות, ארבע אופציות, חמש אופציות. כמה כבר אפשר. אף אחד לא מציע לכווץ את זה לשנה אחת בלבד, לשנה הראשונה. כולם דיברו על בין שנתיים לשלוש. אני הצעתי אפילו לבנות שני מסלולים שזה יהיה אופציונאלי לעולה, ואז בכל אחת משתי האופציות, שנתיים ושלוש יש אופציה ירידה הדרגתית או לעשות את זה שוויוני.

עכשיו, מה מסובך? המסובך הוא, קודם כל בהחלט לבחון את - - - חוץ מזה שהאוצר אומר 'אין לי כסף'. זה אני מבין. אז לכן, כדי שבסופו של דבר, זו לא תהיה התשובה הסופית. אנחנו מנסים, כל מה שאנחנו עובדים עליו זה לראות איך מהכסף שקיים אנחנו יכולים להתאים את הסיוע, כדי שהוא מצד אחד מי שזקוק לו יקבל תוספת משמעותית, ומצד שני לא יפרוץ את המסגרת. לכן אלה כל הבחינות - - - אין פה ניסים. אומר האוצר בצדק, 'אני אצטרך לשלם פה תקציב חד פעמי'. הוא לא יהיה בשביל השנים הבאות, כן זה לא משהו של בסיס תקציב, אבל בגלל שאני משנה את הגיבנת שהייתה 5 שנים לגיבנת של 3 או שנתיים, אז אני בשנים הראשונות, את הפערים הקטנים האלה של מה שאני מבליע פנימה, שאגב זה לא כזה הרבה כסף, כי בסוף, בשנים האחרונות שולם סכום קטן. לא זה לא מעט כסף. זה הרבה כסף. כמה זה הרבה כסף? כל העלות של שנה חמישית. עולים שהם היום שנה חמישית בארץ, כמה זה בכסף? דובר: מ-100 ₪,

כן אבל מרגע שיתחיל המתווה התוספת תהיה על כל ה-חמש שנים. זאת אומרת יש לנו את מי שעכשיו מקבל את כל ה-חמש שנים - - - אני מבין אבל אם אתה לא מגדיל את המסגרת, אז כל מה שאתה עושה, הוא נותן לך הלוואה. זו המשמעות. הוא אומר, מה שהיית צריך לקבל בשנה חמישית, אני אתן לך כבר בשנה השלישית לצורך העניין, ואז הוא אומר 'זה עולה לי יותר, כי אני לא תכננתי לתת לעולה המסוים הזה את הכסף הזה השנה, אני תכננתי לתת לו את זה בעוד שנתיים'. זה בגדול המהלך. אני מפשט את זה קצת, אבל מתמטית זה בערך סדרי גודל של מה שקוראים, ואותו דבר לשנה רביעית. אז רק כדי להמחיש על מה אנחנו מדברים. הסיוע החודשי בשנה חמישית כמה הוא? 99 ₪. 100 ₪ לצורך העניין. פר בן אדם. 1,200 ₪ פר עולה. כמה עולים עלו לארץ לפני 5 שנים ועדין גרים פה? אנחנו עשינו את כל התבחינים אבל זה נורא תלוי במתווה. אבל סדרי גודל אפשר להבין. כמה עולים זה? מדובר בסופו של דבר בכמה מיליונים. זה אגב משפחה. זה בעשרות מיליונים. עשרות מיליונים במינימום. אם אתה מגדיל את זה בשנתיים, אז אתה צריך לשלם את זה פעמיים.

אמרתי, גם שנה רביעית כן. אבל בסוף, אם אני מדבר על שנה חמישית לצורך העניין, זה 1,200 ₪ פר משפחה. כמה משפחות עלו לפה? שוב פעם אנחנו עשינו את הבדיקה ובמינימום מדובר בתוספת של עשרות מיליונים ותלוי במתווה. כל פעם שמשנים את המתווה, הסכום משתנה והכי חשוב פה להחליט כרגע מה הכי אפקטיבי לאותו - - - אני הייתי עכשיו לארג' אולגה. לקחתי 15,000 משפחות.

יש פחות בשנה חמישית, יכול להיות שהעלייה הזאת של שנה אחרונה תגיע לשנה החמישית יהיו מספרים יותר גדולים.

כרגע אם אני מדבר על השנים הקרובות שזה מה שמטריד את האוצר, מספרי העלייה יהיו נמוכים יותר ולכן זה סדר גודל של 15,000. אני הייתי סופר לארג'. במשפחות, למדוד את העלייה. יש פחות. גם צריכים להוריד מפה את כל אלה שזכאים לדיור ציבורי, כי הם מקבלים בדרך אחרת. ושזה כל הקשישים וזה, זה ממש אני פה הלכתי מאוד גבוה, זה נתן לי 18 מיליון. על כל העלות של שנה חמישית לקראת השנה הקרובה. זה הכל וזה הרבה פחות כי 15,000 משפחות אין, איך שאתה לא בודק את זה. אחרי שאתה מוריד קשישים, ומוריד את כל הזכאים לדיור ציבורי, ואת אלה שלא נשארים פה, שזה גם סדר גודל של 20%, גם הם לא מקבלים.

מתווה כזה לא משנה את המציאות של העולים החדשים. זאת אומרת אם אני לוקח בחשבון את ה-100 ₪. אבל אתה אומר שאתה לא משנה את המסגרת. את המסגרת, זה מה שאני אומר. הבחינה שלנו היא לשנות - - - אז שנה רביעית שלך תוסיף עוד כסף. לא אבל אנחנו לא מדברים על מתווה לקחת את ה-99 ₪ מהשנה החמישית, ופשוט להוסיף אותם. אז מה המשמעות שאתם לא משנים את המסגרת. אנחנו רוצים לעשות את זה יותר אפקטיבי ויותר יעיל.

אני זורקת כרגע כרעיון. אם אתה לוקח את כל הסכום שהוא אמור לקבל ב-חמש שנים, ומכווץ אותם לשנתיים או ל-3, ופורס לפי תשלומים שווים, לדוגמה. זה לא המתווה שאתה מציע כרגע, וזה לא 18 מיליון. זה בערך אותו דבר. לא כי אתה לא לקחת עוד 99 ₪ והוספת אותו. אתה מגדיל - - - אני לקחתי גם את העלות של השנה הרביעית. אני לא עשיתי את החישוב הזה,

כי הוא יותר גדול,

אבל המטרה בסופו של דבר היא להפוך את זה ליותר יעיל ואפקטיבי - - - אבל זה מה שאת עושה. את מוותרת על שנה רביעית, את מוותרת על שנה חמישית, את מחברת את שניהם ביחד ומחלקת אותם לשנה שניה ושלישית. זה מה שאת עושה. עכשיו איך את מחלקת אותה לשנה שניה ושלישית, פחות משנה לו. כי הוא ממילא משלם. משנה לו ההקדמה הזאת, שהוא במקום לחכות לשנה רביעית וחמישית, עכשיו נותן הכל עכשיו בשנים האלה. ואני עשיתי עלות לקחתי מחזור שנתי זה מה שיוצא, וזה יהיה לא 18, זה יהיה 10. לא אבל אני אומר שגם יש הבדל בין אם אנחנו לוקחים רק את השנה החמישית לדוגמה, אני מבין - - - אם אני לוקח את השנה החמישית ומביא אותו לשלישית יש הבדל בין אשר לקחתי את השנה החמישית והראיתי אותה לשנייה. ככל שאני מקדים יותר, ככה אני גם משלם יותר.

לא כי זה לא משנה, אתה נותן את זה מעכשיו, אז זה לא משנה לאיזה מחזור אתה נותן את זה. לא אבל מי שלא נתתי לו, שנמצא עכשיו נגיד בשנה 3-4 הוא עדין ימשיך לקבל את הכסף בשנה החמישית. זה הבעיה. ולכן אני - - - משלם פעמיים.

זה בדיוק הפער. אבל האם אתה נותן את זה לשנה שניה או שלישית, זה כבר לא משנה.

זה משנה. זה משנה בשנה הבאה, לא השנה.

אבל זה עדין מקור תקציבי, וזה עדין מגדיל את המקור החד הפעמי. הפער הכי גדול יהיה בשנה הראשונה, אחר כך בשנה השנייה הוא יהיה פחות, שנה שלישית עוד פחות ואז זה יתאזן, ולכן הכי גבוה זה השנה. זה נכון שיש גם פער עוד שנה אחרי זה, ועוד שנה אחרי זה. אני יודע, אבל הוא יהיה פחות. לכן אני מחשב לך את ההכי גבוה לשנה ראשונה של ההפעלה הזאת, ופה כל הפער שלך זה כל העלות של השנה החמישית עם כל העלות של השנה רביעית. אז תחמנתי, אני הלכתי לשנה החמישית, כי ידעתי שהסכומים שם הכי מצחיקים.

למרות שכמות המשפחות לקחת ממש לארג'ית. אבל גם אם אני אלך לשנה הרביעית שהסיוע הוא יותר גדול, ואלך לכמות משפחות קצת יותר ריאלית של מה שיש, אתה תגיע לסדרי גודל כאלה, בסוף זה נכון, זה ישרוף מיליוני שקלים. זה יהיה סדר גודל, כלל אצבע, 30 מיליון ₪. זה בערך סדרי הגודל שאתה משחק שם במקסימום. בשנה מקסימלית, הקדמה. באחד 30, 40 גג. זה המשחק שלך כי אתה לא עושה את זה לשנה החמישית של מי שהיום עולה. זה לא עלייה של 70,000 איש, זה הרבה פחות אם אנחנו עכשיו עושים את השינוי הזה.

ולכן, אני לא מבין מה יש פה כל כך מסובך להתעסק עם זה כל כך הרבה זמן. לא, בתהליך כרגע הוא בקבלת מתווה נכון. ברור לנו שבכל מקרה תהיה פה הגדלה תקציבית, וצריך למצוא מקור תקציבי, זה ברור לכולם, ואנחנו נצטרך לעשות את זה ביחד עם משרד האוצר כמובן ובהסכמות. אנחנו עושים הפרדה כרגע. כסף כן צריך למצוא, מקור כן צריך למצוא. צריך הסכמות עם משרד האוצר חד משמעית. אנחנו כרגע בוועדה דנים על המתווה הנכון.

כי בסופו של דבר זה לא העיקר לעשות וי ולהגיד עשינו עבודה והלכנו. אנחנו צריכים לקבל החלטה מושכלת, נכונה שתטיב עם העולים ושלא סתם בסופו של דבר נגיע לאותה מסקנה שהכסף הוא לא מועיל, ולא מביא פתרון ריאלי. חלוקת התקציב שבכל זאת תוכננה למשל ל-5 שנים, אתם עושים חלוקה שונה, זה כבר חלק מהמשאבים שאתם יכולים להשתמש בהם. לא אנחנו לא יכולים להשתמש במשאבים עד שלא נקבל החלטה סופית על איזה מתווה אנחנו נלך, ועדין אנחנו לא נוכל לעשות את זה בלי הסכמות עם משרד האוצר. הכל ברור לי, ידענו את זה כשיצאנו לדרך. אז כרגע, הצוות המקצועי באמת - - - מה הערכה שלכם ללוחות זמנים? אנחנו לא נכנסים לפגרה, אנחנו כן נמשיך לעבוד. נער הייתי גם זקנתי. אני מכיר את משרדי הממשלה. ממשיכים לא לעבוד גם בפגרה - - - לא, לא לעניין. לא אדוני, סליחה שאני אומר. יושבים פה אנשים שבאים - - - לא זה היה לא לעניין. יושבים פה אנשים אדוני, שיושבים איתך בדיונים פעם אחרי פעם. ושומעים פעם אחרי פעם את התירוצים, ואת הדברים הלא מדויקים, והלא ממוסמכים. לא לעניין. ואת לא צריכה להתכנס, תתייחסי לשאלה של - - - אני רק אתייחס דבר אחד.

ואתה מכיר את הנושא, הנושא הזה אף פעם לא נבחן בצורה כזאת. זאת הפעם הראשונה שאנחנו נכנסים לעומק הדבר, מ-2014 התוספת לא עודכנה. גם דוד ביטן דיבר על זה בוועדת קליטה בכנסת ה- 20- - - לא, אנחנו כמשרד, כצוות מקצועי.

המשרד לא הלך לבדוק את זה. פעם ראשונה במשרד נעשית עבודה כזאת בצורה לגבי הסיוע הספציפי הזה. אני חושבת שבכמה חודשים העבודה נעשית בצורה אינטנסיבית ומעמיקה. כי אנחנו כן רוצים לעשות אותם, מתי תסיימו אולגה? לתת לך תאריך, אני כרגע לא יכולה תאריך. שנת 2023 בקצב הזה תגיע לסיומה, זה לא יקרה. לא אני לא מאמינה שאנחנו לא נסיים לפני, אנחנו נסיים את זה הרבה לפני. הרבה לפני, זה אומר שאם אני קובע ישיבת וועדה הבאה, דיווח על הנושא הזה, מיד עם חזרה מפגרה אתם כבר באים אליי עם תשובות. זו המשמעות 'הרבה לפני'. כי זאת תהיה המחצית השנייה של אוקטובר. אז הרבה לפני סוף השנה, זה מחצית שנה של אוקטובר.

בחודש דצמבר תסתיים השנה,

אני לא רוצה להתייחס כרגע בשם כל הוועדה. אני רוצה להאמין שאנחנו כן נתקדם משמעותית ונעדכן אותך כמובן. אז אנחנו מראש מסמנים לעצמנו לישיבה הראשונה שנקיים, לבקש עדכון בנושא הזה. התייחסות מהירה לפני שאני מסיים. מה עם החודש השביעי? זה כבר אתם מבטיחים לנו המון זמן שאוטוטו זה קורה. כן גם זה נמצא בדיון במשרד האוצר, כי גם פה מדובר בתוספת תקציב בסופו של דבר. אבל את זה ידענו כל הזמן. זה גם חלק מהמתווה. זה גם חלק מהמתווה של אותה וועדה, שגם שם אנחנו בוחנים את הנושא, זה גם מבחינת התוספת התקציבית. כי אנחנו בעד לאשר את ההקדמה של ההגשה. אני מחלקת גם החודש השביעי שהוא סיוע אוטומטי, וגם החודש השביעי להגשת בקשה לסיוע בשכר דירה, לדיור ציבורי. אבל שוב, אנחנו חוזרים לתוספת להגדלת תקציב, זה גם חלק מהמתווה של הדיון בוועדה. אז זה יחכה לוועדה? כי עד היום התשובה שנתתם לנו לחודש השביעי, שזה מחכה לנוהל שאוטוטו יתפרסם ששר הקליטה יאשר אותו.

אנחנו - - - להכניס את זה לנוהל. ואז בא שר האוצר, ואומר רגע חכו עד שלא תסתדרו איתי על הכל, אני לא מאשר לכם את השינוי הזה. אבל תמיד ידעתם את זה, כשדיברתם על זה שזה כבר בטוח קורה, וזה רק מחכה לנוהל, ומחכה לאישור של המנכ"ל ושל השר, תמיד ידעתם שיש פה טענה מסוימת על המשמעות התקציבית, כי החודש הזה היה באוויר. אבל אף פעם לא נאמר שזה יחכה לוועדה של בין 3-5 שנים. נכון שלומית? תמיד אמרתם עוד חודש נוהל מאי, יוני, כאילו כל פעם נאמר אוטוטו הנוהל יוצא, וזה כבר יהיה מהחודש השביעי. - - - אוטומטי או על דיור ציבורי? גם וגם, שניהם. לא סיוע אוטומטי, ההגדלה לחודש שביעי של סיוע האוטומטי, זה במסגרת אותו דיון כמובן, כי זה משנה את כל המתווה. לגבי דיור ציבורי, אנחנו כן אמרנו שגם אנחנו בעד ומבחינתנו צד חיובי, אבל אנחנו חייבים את ההסכמה של משרד האוצר. ואין הסכמה של משרד האוצר. קודם כל מבחינה תקציבית יש הבדל גדול בין 2 הדברים. לגבי החד הוריות קיבלנו את הנתונים - - לא, לא חד הוריות, זה לא מה ששאלתי. שאלתי סיוע החל מ-1 לחודש השביעי, גם בסיוע האוטומטי וגם בסיוע זכאי דיור ציבורי שמקבלים סיוע בשכר דירה מוגדל. לגבי הסיוע האוטומטי כמו שאולגה אמרה, מבחינתי זה חלק מהמתווה הכולל שעובדים עליו - - - טוב לדעת, זאת הפעם הראשונה.

אבל גם, אני עדיין לא יודע מה העלויות התקציביות של הדבר הזה, כי לא קיבלתי נתונים על החד- הוריות. כן קיבלתי את הנתונים בשבוע שעבר. אנחנו נעבוד עליהם, זה מבחינה תקציבית זה הרבה פחות משמעותי ואנחנו ניראה מה אפשר לעשות. ולגבי זכאי סיוע בדיור ציבורי? הרי הנושא המקביל שעלה פה שלכאורה כיוון שסל הקליטה נגמר בסוף החודש השישי, מי שזכאי לדיור ציבורי, צריך לאפשר לו להגיש זכאות מתחילת החודש השביעי, ואז ברגע שהוא יגיש זכאות ויימצא זכאי הוא גם יהיה אוטומטית זכאי לסיוע בשכר דירה, אז מה עם זה? טוב פה אנחנו נצטרך להסתכל על הנתונים,

זה עניין של עלות תקציבית. אני לא רואה פה עוד טענות - - - לא, זה עניין של זכאות. זה עלות תקציבית בגלל שאתם לא מספקים דיור ציבורי. תספקו דיור ציבורי לא תהיה עלות תקציבית. הסיוע בשכר הדירה, הוא פתרון בדיעבד. זכאות לדיור ציבורי זו זכותו של בן אדם. אז בחצי השנה הראשונה, מדינת ישראל אומרת יש לך סל קליטה אתה לא זכאי, אנחנו רוצים להבין מי אתה. הוסכם פה על ידי כולם, וגם משרד העלייה והקליטה אמר את זה לפרוטוקול, שזה באמת לא הגיוני שאפשר רק מהחודש השמיני להגיש, זה צריך להיות מהחודש השביעי. זה לא עלות תקציבית זו זכאות, זה שזה גורר אחר כך השלכות, כי המדינה לא יודעת לתת דיוק ציבורי למי שזכאי לו, זו פשלה של המדינה, שהיא משלמת עליו. מבחינתנו זה היינו הך. לא, זה לא היינו הך. בשביל לתת את הזכאות הזאת, צריך להצביע על מקור תקציבי.

מחר אתה תחליט שאם אני זכאי לעוד משהו שעולה לך כסף, אז אתה תשחיל לי את בדיקת הזכאות ולא תשלם לי את זה כמה חודשים.

סך הכל דרך לעשות כסף. או שאני זכאי או שאני לא זכאי. כרגע אתה זכאי מהחודש השמיני.

ככל והמדינה רוצה - - - למה? מה ההיגיון של זה? זה המצב הקיים, אני לא יודע מה ההיגיון כי אני לא במשרד השיכון. לא זה לא קשור למשרד השיכון. זה הקליטה. גם אם זה המצב הקיים, בסוף אם אנחנו רוצים לשנות את המצב הקיים צריך להביא לזה מקור תקציבי. למה? אפשר לתת דיור ציבורי. ואז זה במקום מישהו אחר שיקבל סיוע בשכר דירה.

פשוט אפשר להיות מדינה מתוקנת, עם דיור ציבורי למי שזכאי לו ולתת לו. הרי זה אתם לא בוחרים במשרד האוצר.

אתה מאטים עכשיו את התוכניות להגדלת המלאי של דיור ציבורי המעטות שהיו, ומצד שני אתה מדבר איתי, אולגה לא היינו שם, היינו שם שזה דבר שהוא אוטוטו מחכה לאישור סל להיכנס לנוהל. אנחנו הולכים אחורה, לא הולכים קדימה פה בדיון הזה. כי גילינו מדובר פה בתוספת משמעותית, גם מבחינה תקציבית. מבחינה עקרונית, הרי אין פה התנגדות מבחינה עקרונית להגדיל,

יש הבדל, בין לאשר אותו. נאשר, נניח ונצא עכשיו מנקודת הנחה שאנחנו אישרנו ואפשר להגיש - - - אגב, את לא צריכה אותו בשביל זה, כי זה אישור זכאות שלך. הוא לא פקטור בזה. הוא מתקצב את משרד השיכון בהתאם. זאת תהיה הבעיה שלו, זה נכון. אבל הוא לא פקטור באישור לקביעת הזכאות. זו הסמכות המקצועית שלך. נכון אבל בשביל לתקצב את הסמכות המקצועית הזאת, צריך מקור תקציבי. הוא יצטרך להתמודד עם זה. אני אשאל אותך, אני אגיד לך אחרת, אם מחר יהיו לך פי 2 עולים, הוא יתמודד עם זה. אם מחר יהיו חצי מהעולים שיש, הוא ירוויח את הכסף וזה ירוויח, פתאום ניראה סוף שנה העברה מהסעיף של זה למשהו אחר, ככה זה מתנהל, זה הולך לפי זכאויות. ולכן אם בן אדם זכאי, הוא זכאי. את לא צריכה לחכות לו לעניין הזה. לתשלום אני מבין,

פה זו קביעה מקצועית של זכאות. אנחנו מדברים על התשלום כרגע.

כי הזכאות בהכרח - - - לא, כי הזכאות תגרור תשלום אוטומטי, אני אומר לך לכי מבחינה מקצועית על החודש השביעי אין לו מה לעשות עם זה. הוא לא יכול לעצור אותך. זה לא בסמכות של אגף תקציבים זו סמכות מקצועית של משרד הקליטה, הוא יתמודד עם התוצאות. אני חושב שטוב שמשרדי הממשלה יעבדו בשיתוף פעולה ולא יעשו דברים על חשבון - - - הבנתי. אז את שומעת לפי התשובה שאני צודק. כשאגף תקציבים יודע שיש לו סמכות וטו. עכשיו אין לו פה סמכות וטו. ולכן, כמו שהבטחתם לו לסדר את זה בנוהל, זה נוהל פנימי שלכם, סמכות מקצועית שלכם נטו. תסיימו את זה כבר. והם יתמודדו עם התוצאות. זה שונה מאוד משכר הדירה האוטומטי שאת מעבירה. כי פה הכל מתחיל בזכאויות. אוקיי. לפי מה שאני מבין על החד הוריות אין לכם תשובה עדיין.

מה שדיברת היום, אנחנו חשבנו שדיברתם על משהו אחר. חד ההוריות שלא זכאיות במשרד הקליטה, הן לא נבדקות אצלנו ולא מופיעות אצלנו. לא, אנחנו העלינו שתי סוגיות על חד- הוריות. אחת קשורה לזכאות לדיור ציבורי. ביקשנו להמשיך איתם אחרי 15 שנה, כל עוד שיש להם ילדים. זה קשור לדיון הקודם שהיה, ולגבי הדיון הזה אמרנו בחלק מהשנים אתם נותנים סיוע מוגדל לחד הוריות, לדעתנו ברגע שהכרתם בהן כקבוצה נפרדת שזכאית לסיוע מוגדל בתוך סיוע אוטומטי, זה צריך להיות לאורך כל המתווה. זה לא הגיוני שחד-הורית בשנה מסוימת, זכאית לסיוע מוגדל, ובשנה אחרת לא. מה ההיגיון מאחורי זה. חד-הורית שהיא זכאית דיור ציבורי?

אצלי אני מכירה חד-הוריות שהן זכאיות לדיור ציבורי והן עומדות אצלי בתור לממתינים.

אם הן עובדות הן לא זכאיות לדיור ציבורי מעבר להכנסה מסוימת. אם יש להם הכנסה, נכון. אני גם לא יודעת - - - אבל הן מקבלות סיוע אוטומטי בשכר דירה.

בשנים מסוימות. אבל לא בכל השנים, זה הסיפור. קריטריון חד-הורית. יש קריטריון. בטבלה שהצגתם פה בסיוע בשכר דירה ב-5 שנים, נדמה לי בשנה חמישית או רביעית, לחד הוריות היה מעמד מיוחד. בשנים שקדמו לזה לא, ואני שאלתי למה? מה קרה? כשהם 4 שנים בארץ, זו קבוצה יותר חלשה, שהם 3 שנים בארץ, זו לא קבוצה חלשה? חד-הוריות גם מקבלות שנה נוספת. הן מקבלות עד סוף שנה שישית. גם עוד נימוק. אבל אני דיברתי על גובה הסיוע. אמרתי אם מדינה מקבלת, שזאת קבוצה שראויה לסיוע יותר מוגדל. בסיוע האוטומטי, לא מי שזכאי - - - אז הכל יהיה ביחד באותו תבחין, כי כך גם גודל הסיוע יישאר, הוא פשוט יתפרס בצורה אחרת. זו לא קבוצה גדולה כל כך. אבל אתם צריכים להיות עקביים. זה לא הגיוני שבשנים מסוימות זו קבוצה מאובחנת, ובשנים אחרות, זו לא קבוצה מאובחנת.

גם החד-הוריות יכנסו לחלק מהמתווה, והן יקבלו את זה בצורה כמו כולם.

אז אנחנו נשמע תשובות על כל זה, אחר כך אני חייב להגיד שזה מאוד מצער מה שקורה פה. כי אנחנו הולכים אחורה ולא הולכים קדימה. כל לוחות הזמנים שהשר התווה אותם, אתם לא עומדים בהם.

הוא זרק פה תאריכים לא אני, זה בדיוק כמו עם האולפנים, שזורקים כל מיני תאריכים, ואחר כך זה אגב באותו הזדמנות אם אתה כבר פה אני אשאל אותך. מה עם התקצוב של האולפנים הפרטיים, כי אנחנו שומעים שיש בעיות. אני התבקשתי על ידי יושב ראש וועדה לשאול אותך לפרוטוקול. מצאנו מקור תקציבי, וגם הגשנו בקשה לתוספת. כרגע אנחנו פתרנו את הבעיות. יש את הבקשה לוועדת כספים, זה כבר בוועדת כספים. זה מול האוצר. אבל עד אז אנחנו פתרנו את הזה. יש לנו מקור אחר אנחנו משחררים עוד את הפקק. רגע דניאל, זה כבר בוועדת כספים? לא, אומר לך לא. זה באוצר.

אין בינינו כבר חילוקי דעות. זה פשוט עניין - - - אז מתי? אתם יוצאים לפגרה. זה לא משנה מבחינתנו היציאה לפגרה אם לשלוח לוועדה או לא. זה משנה מבחינת וועדת כספים. מבחינת ההעלאה לוועדה, כן. ומתי זה יגיע לוועדת כספים? אני באמת אשתדל שכמה שיותר מהר. תשובה שלא מבשרת טובות לאור הדיון הזה. לא, אנחנו יודעים להסתדר עד אז.

יודעים להסתדר, אבל אם אנשים יקבלו. אז בסדר, זה נרשם לפרוטוקול שזאת הייתה בקשה של יושב ראש הוועדה. אבל חזרה לסיכום הזה. אנחנו במקום לא טוב, ואני חוזר ואומר לכם על הסיפור של הזכאות לדיור ציבורי, אל תחכו להם, זה לא במסכות שלהם לעצור אתכם, זה עניין של החלטה פנימית בנוהל של משרד העלייה והקליטה. תודה רבה. הדיון הראשון שנעשה בתחילת כנס החורף יהיה על זה, אני כבר אומר לכם מראש מבחינת הקצב של הוועדה. הישיבה ננעלה בשעה 10:21.